מתי היה הדיון האחרון? לפני יותר מחצי שנה. עאידה תומא סלימאן (יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי): נכון. אני זוכרת שהדיון הקודם התקיים לאחר שהיה

יש גם נציג של משרד האוצר. הוא תמיד מתבייש. בוא, תשב אתנו פה בשולחן. בסוף אתה הכוכב האמתי. יצאנו מן הרגע אל הרגע למחאה, כאשר הטריגר היה ניסיון לרצח שעברה אחת העובדות הסוציאליות לחוק נוער בבית דגן לפני

אנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו גם לא להתפרנס בכבוד ובצורה הולמת וגם להפוך לשק חבטות של אזרחי מדינת ישראל המתוסכלים מיוקר המחיה, מחוסר תפקוד של הרבה מערכות אחרות. הכול מתנקז בסופו של דבר לעובדים הסוציאליים,

גם במערכת הבריאות, גם במערכת הרווחה. העובדת עומדת מול שוקת שבורה, ובנוסף כל הכעס של אותו תושב, של אותו אזרח או אזרחית מתנקז אליה. לצערנו אנחנו רואים את זה לפעמים בצורה שהיא ממש ממש רצחנית, זה יכול להיות התפרצות זעם שנגמרת בוונדליזם ויכול להיות תכנון ממש, לארוב לעובדת הסוציאלית מתחת לבית שלה או מתחת למחלקת הרווחה ולתקוף אותה עם פטיש וכדומה. יצאנו למחאה הזאת מן הרגע אל הרגע כי הבנו שאנחנו לא מוכנים יותר לשתף פעולה עם מראית השווא הזאת.

מדינת ישראל מבחינתי - ואני אומרת את זה בצורה מאוד מאוד גלויה עכשיו על השולחן, נמצאת בקו פרשת המים. או שהיא מדינה שרוצה שיהיו לה שירותי רווחה, אבל אז צריך גם לתקצב את זה, גם את השירותים, גם את המשכורות, גם להביא עוד תקנים אחרי שנאייש את אלה שברחו מהם, וגם כמובן לספק את ההגנה לעובדות עצמן. התנאים הפיזיים, חבר הכנסת אלאלוף, כפי שציינת, במחלקות לשירותים חברתיים וגם בשאר המקומות, הם מבישים, גם לעובדות. אני מתביישת להגיד את זה, אבל כן אגיד, יש מחלקות רווחה שבהן העובדות צריכות להביא נייר טואלט מן הבית. יש לי תחושה שמנכ"ל העירייה באותה רשות לא מביא את נייר הטואלט מן הבית. אני בכוונה מציינת את זה כי הפונים שלנו, המטופלים מרגישים את זה, הם מרגישים שהשירות חלש, הם מרגישים שהשירות עני. היו כל מיני ציפיות שלפני שאנחנו יוצאים למחאה נבקש ונברר ונדבר. כל מה שידוע לי, ידוע גם במשרד הרווחה ובמשרד הבריאות ובכל משרד שצריך. אני מצפה שהם יטפלו בזה. בהיעדר כניסה לעובי הקורה של משרד הרווחה ושל משרד הבריאות, איגוד העובדים הסוציאליים נאלץ להרים את הדגל ולהגיד: או שבמדינת ישראל יש רווחה והיא מתוקצבת, או שלא. אני אשב אתכם לשולחן עגול, נחשוב איך מפרקים את שירותי הרווחה ואחר כך כל אחד מאתנו יחשוב אם הוא רוצה להמשיך במדינה הזאת. אבל אם כן יש מדינת רווחה בישראל, זה לא יהיה רק על גבם של העובדים הסוציאליים. יהיו לזה תקציבים. אנחנו כבר בסכסוך פתוח בצורה מסודרת. החל מעוד שבוע וחצי כל הצעדים הארגוניים על השולחן. אם מדינת ישראל תרצה את העובדים הסוציאליים שלה, את העובדות הסוציאליות בחזרה שיטפלו באוכלוסייה, היא תצטרך להשקיע הרבה יותר, ממש הרבה יותר כסף ממה שהיום. זה לא יכול להיות שיפוי של עוד 3% במשכורת ב-15 פעימות, זה לא יכול להיות תוכנית של עשר שנים שבה ישפצו את המחלקות לשירותים חברתיים, זה לא יכול להיות כזה דבר. לכן אנחנו אומרים: המשהו המידי צריך להיות סביב נושא האבטחה ולחצני המצוקה וכל הדברים שבעצם היום אנחנו יודעים שנמצאים רק בחלק מן המחלקות. יש מאבטחים, אני אומרת את זה בכל מקום: סיפרה לנו מנהלת מחלקה בישיבה של מנהלות, אמרה לי: חגגנו השבוע יום הולדת 80 למאבטח. אנחנו בעד לפרגן לאנשים שמגיעים לגילאים האלה.

הרווחה והבריאות): אז יש לי עתיד ... אבל אני אומרת בכל מקום: זה לא הוגן גם כלפי אותם מאבטחים, לשים אותם במקום כל כך נפיץ. אומרת לה המנהלת שיושבת לידה: כן, אנחנו חגגנו לו 70,

זה לא הגיוני. אז יש פה סיפור שהוא שילוב, גם של הרשויות המקומיות וגם של משרדי הממשלה השונים. מעבר לביטחון, אנחנו לא מוכנים שהדיון יישאר ברמת המאבטח וברמת לחצן המצוקה. אם לא יהיה שיפור בתנאי העבודה, בתנאי ההעסקה,

במשכורות ובעומס על העובדים לא תהיה יותר עבודה סוציאלית בישראל, נקודה. זה הכול. אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות): איזה מעמד היום יש לשביתה? כשאת מדברת על מה שיקרה בעוד שבועיים - - - אחרי המחאה של היומיים, שנאלצנו לעצור אותה,

פתחנו סכסוך מסודר ביום רביעי האחרון.

הדרישה שלי כרגע היא כניסה למשא ומתן, כמובן גם עם משרד האוצר. לצערנו בישראל לא מספיק שיהיה משא ומתן רק עם המשרד הרלוונטי,

רווחה וכדומה. אנחנו מבינים שזה משא ומתן שייקח זמן, אבל אני רוצה שייכנסו אתנו למשא ומתן רציני על הצלת השירותים החברתיים במדינת ישראל. זו הנקודה שבה אנחנו נמצאות. אני לא מוכנה שעוד עובדת תהיה, וסליחה על הדרמה, כמעט גופה. לא במשמרת שלי, זה לא יקרה.

בבקשה, חברי הכנסת.

אנחנו כמובן תומכים באופן מלא במחאה של העובדים הסוציאליים. אני מדבר גם כיושב-ראש השדולה של העובדים הסוציאליים בכנסת וגם כמי שמלווה את המאבק הזה, גם ברחוב וגם כאן בוועדות ובמליאה. בסופו של דבר, ברור שיש כאן הפקרה לא נורמלית, הפקרה לא סבירה של אלו שמדינת ישראל שולחת אותם אל החזית החברתית, אל החצר האחורית של מדינת ישראל. מילא שהיא עושה את זה בלי לתת להם גיבוי מספק, בלי לתת להם כלים, השכר הוא לא שכר, התנאים הם לא תנאים. בסופו של דבר היכולת שלהם לבצע בכוחותיהם הדלים תיקון חברתי במדינת ישראל מוגבלת מאוד. על גבי זה נוספת גם הסוגיה של האבטחה. אני לא מבין איך המדינה הזאת מקבלת כבר כמעט בחצי הבנה והשלמה את העובדה שאנשים בכלל, ובמיוחד אנשים שמקדישים את חייהם כדי לטפל באחרים, גם עובדים סוציאליים, גם מורים בבתי הספר, גם אחיות ורופאים, בכל פעם מחדש מותקפים, פעם אחר פעם, וכאילו למדנו לקבל את זה חצי בהשלמה. הדבר הזה לא יכול להיות. הזעקה של העובדים הסוציאליים היא זעקה אמתית. ראינו את רצף האירועים, אדוני וגברתי יושבי-הראש, איך הם הופכים פעם אחר פעם להיות שקי אגרוף אנושיים של המטופלים שלהם, ולא משנה מה ההצדקה. נכון, מדובר באוכלוסיות קצה שקשה להן, והבנתי שבחלק מן המקרים גם לקחו מהם את הילדים. אין לאלימות שום הצדקה. אני סומך עליכם מבחינה מקצועית, אני מעריץ את העבודה שאתם עושים ואני חושב שמה שמדינת ישראל צריכה לעשות זה לגבות אתכם ולתת לכם יותר, יותר אבטחה, דבר אחד, שזה סוגיה חשובה. אני מפנה את הדברים גם אל משרד הרווחה. התרשמתי מאוד מכך שמשרד הרווחה מוציא הודעות תמיכה לתקשורת. זה לא התפקיד שלו. זה אולי התפקיד שלנו. התפקיד של שר הרווחה הוא ללכת איתם בהפגנה, לקחת אותם ביד וללכת למשרד האוצר, להביא תקציבים לאבטחה ולתקנים. והדבר הזה לא מתקיים. אבל אני מבינה את העובדות הצעירות שאומרות: אנחנו גם צריכות להתפרנס. זה דבר אחד. דבר שני,

הולמת וגם להפוך לשק חבטות של אזרחי מדינת ישראל המתוסכלים

אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות): תחת ידך? תחת ידי. אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה,

איך את יכולה?

לך לעיר העתיקה ותחפש את בית הכנסת "צוף דבש" ותראה מתי הוא נבנה, בשנת 1852, ויש ותיקים מאתנו.

לא יעזור שום דבר. לא יכול להיות שיש מורה שאומרים לו: אתה לא מקבל יותר מ-25 ילדים בכיתה, ויש עובדת סוציאלית שאומרים לה: את יכולה לקבל 250 מטופלים. וגם אחרי שמחלקים את התיקים

בעבודה סוציאלית אין תקינה. אבל אחרי הקריאה הראשונה הקואליציה הזאת מעכבת את הצעת החוק, שיהיה ברור. ראש הממשלה ושר הרווחה לא מוכנים להביא את הצעת החוק הזאת לקריאה שנייה ושלישית, תדעו את

זה דבר אחד.

שני, משרד האוצר היה אמור להעביר 50 מיליון שקלים, תיכף תשמעו את זה מאיש הביטחון, לנושא אבטחת המחלקות. אתם יודעים שזה קל מאוד, 50 מיליון

המשרד נתן 11 מיליון שקל ו-50 מיליון שקל צריך לתת משרד האוצר. אלי אלאלוף, אתה יודע לדבר עם השר.

הוא מקשיב לך. האמן לי, תביא רווחה אמתית אם

אנחנו מעריכים מאוד את העבודה שלכם. אני בכנסת ארבע שנים כמעט ואני כל הזמן מופתע עד כמה הנושאים חוזרים על עצמם. לפעמים יש תחושה שבכל שנה עושים

הבעיה הזאת משליכה גם על המעמד שלהם, כי להרבה ישובים אין תקציב עבור מאצ'ינג כי הם בבעיות כלכליות. הוא אמר: מדובר בסך הכול על שני מיליארד שקל.

בשני מיליארד שקל היה אפשר לפתור את

בבקשה.

איפה 50 מיליון השקלים, גם אני מחפש. אבל אתייחס לכמה דברים אחרים. אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות): ראשית, הייתה החלטה כזאת? תיכף אתייחס לכול. תנו לי

אנחנו הולכים איתם יד ביד, מלווים איתם. אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות): יש פה נציג של השלטון המקומי? יש פה נציגה של השלטון המקומי. הוצאתי 20 מסמכים. יש הבנה גם עם מרכז השלטון המקומי. קודם כול, האחריות היא של הרשות

לגבי הרשות המקומית אין את זה.

יש כל מיני התנגדויות.

זה אמרתי, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

וגם בישיבות בראשות מר

אני שואלת על ימין ואתה עונה לי על שמאל.

זה לא בדיוק מה שהשר אמר בתשובה לשאילתה. השר אמר: תן לי

זה לא כל כך מובן מאליו בתנאים המחפירים האלה, עוד לפני שנכנסים להאשמות, לעשות את העבודה הכל כך חשובה שאתן עושות,

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת):

זה בלשון המעטה. הקיצוץ מסוג זה שחווינו רק אתמול

כתושב העיר סח'נין חוויתי והכרתי מקרוב איך פעם, לפני שלוש או ארבע שנים, כאשר השר כחלון היה שר הרווחה, תקפו עובדת סוציאלית, תקפו גם את הבעל שלה ואת הבית שלה ואת הילדים

של מצוקת העובדים והעובדות הסוציאליים בכלל, אבל בעיקר הסוגיה של האלימות והפגיעות הבלתי פוסקות בהם, ושום דבר לא קרה. אבל שום דבר לא קרה. באמת קצת נמאס לי לשמוע עוד פעם את ההוא ממשרד האוצר אומר ככה,

הנושאים האלה מלווים אותנו כל הזמן בבית.

ובתי האחת כבר גם כן פרשה. נשארה רק לוחמת אחת בקו הזה,

סוציאלית. אני אומר לכם, זה לא יכול להיות.

עאידה תומא סלימאן (יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי): חייבים. לא רק יכולים. אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה,

בסדר. אני רק רוצה להתייחס אל מה שאמרת, אדוני היושב-ראש, שזה לא דיון על תקנים.

בדיוק דיון על תקנים בגלל שהאלימות היא רק סימפטום של המצב שאנחנו נמצאים בו, שאין לנו תנאים

אנחנו לא רוצים תוספת תקציב אבל בגלל המאצ'ינג שאינו דיפרנציאלי האנשים העניים לא מקבלים לא תקנים ולא פעילות כי אין תקציבים. אני גם מתקומם על המשפט ששיעור האנשים האלימים מקרב אלה שמקבלים את השירות גבוה. אני מתקומם על המשפט הזה,

ושמעתי את זה,

גם את זה שומעים. אבל כשיש אלימות בתוך לשכה, שאנחנו גם הוספנו לה עבודה, ואנחנו מתעקשים שזה היה נכון, בעניין מיצוי זכויות. מיצוי זכויות,

גם להוסיף בתקנים למיצוי זכויות. אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות):

נציג משרד האוצר, יש לך מילה להגיד לנו לטובה?

זה אפילו לא באמצע סדר העדיפויות. אז לא יהיה. אם אתם רוצים את העובדים הסוציאליים שלכם מתפקדים, כי אני החל מעוד שבוע וחצי מתחילה, אז יהיו פה העלאות שכר ותצטרך להיות הפחתה

אני רוצה שיחשבו גם על האשכולות הגבוהים יותר כי אשכולות 4 6 לא משופעים בכסף. אלה הדברים הקונקרטיים. האם זה ישביע את

אני תומך בסיכום שלכם מראש. אני יכולה להגיד כמה דברים לסיכום ואני בטוחה שיהיה לאלי אלאלוף מה

שאחראים על הנושא הזה, ואני רואה את שני הגורמים כאחראים,

זה לא פוטר את משרד העבודה והרווחה מאחריותו, עדיין

להצהיר מצד אחד שתומכים במאבק של העובדים הסוציאליים אבל לא לתעדף את המענים של המאבק הזה. הגיע הזמן לתת מענים ברורים מאוד.

צריך לפתוח במשא

כמו עאידה תומא סלימאן וכמו כל שאר החברים, כולנו מזדהים עם אזהרת השביתה,

ואנחנו מוכנים לעמוד לרשות איגוד העובדים הסוציאליים בכל המאבק הזה.

ורצוי מוקדם ככל האפשר.

שיודעת להזדהות ולהזיז דברים.

אם לא תהיה תוכנית שמבטיחה לעובדים הסוציאליים תנאי עבודה נאותים, זה סתם לזרוק אותם למצב קשה מאוד, ואין שום סיבה שיהיה כך. הם יכולים לעזור. אם הם יתמודדו הם יצליחו לשפר את המצב. גם נקרא